צהריים טובים לכולם, אני שמחה לפתוח את ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת. היום אנחנו נקיים דיון חשוב,

חינוך. זה כבר לדעתי דיון רביעי או חמישי שאנחנו עושים באיזה שהוא נושא שמאוד מאוד קרוב לעניין הזה.